לאה קריכלי אפרת שלמה חבר תרגומים רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידה שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים

66 בתוך סעיף 94 המוצע (מ/1612) ומתוך התוכנית הכלכלית.

זאת ההודעה הראשונה וזהו. ההודעה השנייה שאנחנו מתחילים ואנחנו נודיע מבעוד מועד גם על ההצבעות, עדיין עוד לא הוחלט. עכשיו יש היועצים המשפטיים יציגו כמה תיקוני נוסח כרגיל כמו שעושים תמיד לפני הצבעות, בבקשה היועץ המשפטי לוועדה. בעקבות הערה אחת שעלתה בדיון ונושא אחד שראינו שאחרי הפרסום להסתייגויות שיש שני תיקונים שאנחנו צריכים לבצע בנוסח החוק, אז אני אבקש מלירון להציג את שני התיקונים. שני התיקונים הם תיקונים לסעיף קטן (ו), תיקון אחד שהתבקש בוועדה, תיקון אחד בסעיף קטן (ו) לגבי ההגדרה של תחנת יחידת ייצור מוגבלת הפועלת בטכנולוגיה קיטורית, זה תיקון שהתבקש בוועדה, ותתווסף ההגדרה טכנולוגיה קיטורית, יחידת ייצור מוגבלת המונעת באמצעות דלק שאינה יחידת ייצור במחזור פתוח ואינה יחידת ייצור במחזור משולב. התיקון השני בסעיף קטן (ה) שבתוך סעיף קטן (ו). רגע אני יכולה להוסיף לזה עוד בקשה אולי על זה? שנייה אני אגיד את שני התיקונים תיקון אחד זה הגדרה כמו שאמרתי. אני רוצה להבהיר, אני רוצה להבהיר חברת הכנסת לזימי שלום, אני רוצה להבהיר יש כרגע תיקוני נוסח של הייעוץ המשפטי כפי שנהוג, אין תוספות ואין שום דבר. זה גם לא משפיע על ההסתייגויות שהוגשו. נכון. לא צריך לא צריך להגיש עוד הסתייגויות. אני אתן לכל קבוצה שתיים שלוש דקות לא יותר, אחרת אני מביא את אלקין ואלקין יודע לשמור על מילה. בפסקת משנה (ה), אנחנו בעצם בדיון הקודם הוספנו את הנושא של סירוב הממונה, ואם הממונה מסרב להמשיך את ההפעלה וקובע מועד להפסקת ההפעלה, אנחנו נוסיף כאן בנוסח שכשהממונה קובע מועד להפסקת הפעלה זה יחשב כמועד שהדרישה פוקעת פה כי צריך להפסיק. שני תיקונים.

נטע דרור לשכה משפטית הגנת הסביבה, אנחנו פשוט לא הספקנו עדיין לוודא מול הגורמים המקצועיים שההגדרה של יחידה - - מהבחינה שעשינו יחד עם מנהל המערכת, עידו מור אגף תקציבים משרד האוצר, מהבחינה שעשינו מול מנהל המערכת ולבקשת בעצם הוועדה והמשרד להגנת הסביבה ספציפית לשלוש תחנות מוגבלות, שזה יהיה 60 יום ולא 90 יום, ההגדרה הזאת קולעת רק לתחנות האלה, ולכן היא ההגדרה הטובה ביותר שקיבלנו שהיא בעברית, כי הוועדה ביקשה שזה יהיה בעברית ולא את המונח קונבנציונלי.

אנחנו נתחיל עכשיו בהליך ההצבעה והנמקת הסתייגויות, אמרתי הליך ההצבעה לא ההצבעה. רק בבקשה הסתייגויות ולא רוויזיות. אנחנו נתחיל בקבוצת חד"ש תע"ל, רבותי אני רוצה לומר משהו, אבל קודם אני מבקש שקט. על פי הסיכום שהגענו עם מרכז הקואליציה. אופוזיציה, אני רק מדייק, יוראי בוא בבקשה נעמוד על האמת ההיסטורית. אנחנו צריכים לבדוק מאיפה נובעת הטעות זו בעיה. חברים יקרים, אני בניגוד אליך חבר הכנסת סעדה נכבדי, אלקין היה יושב ראש הקואליציה שלי כשהייתי פה. לא, לכן אמרתי אולי הוא חובר עלינו - - לא הייתי מרוכז, מה אמרת יעקב? אמרתי שלום לחבר הכנסת יוראי. אני מסיקה ממה שקרה פה שאתה רוצה את רע"מ בממשלה ואת אלקין בחזרה. את לא קיבלת זכות דיבור ואנחנו בהצבעות, אז מרגע זה באמת, אני רק רוצה לומר דבר אחד, אנחנו הגענו אתמול להסכמה שאין נימוקים. שיש נימוקים. נימוקים קצרים. רגע סליחה, ההסכמה שהייתה אתמול הייתה שאין נימוקים, אני מיוזמתי ותנו לי לסיים עד הסוף, במיוחד חברת הכנסת לזימי שעלתה למעלה ופספסה אחר כך את זכות הדיבור שלה, אמרתי לה אני אתן לך שתיים שלוש דקות, בעקבות זאת קיבלתי החלטה להפר את הסיכום וללכת לקראת כי אני מכבד אתכם, אז כל קבוצה שחפצה בכך, קבוצה נציג אחד ממנה ידבר בין שתיים לשלוש דקות ואני עוצר אחר כך, ואני מתחיל עם קבוצת חד"ש תע"ל, חבר הכנסת יוסף עטאונה. כבוד היושב ראש, אני חושב ברמה העקרונית שכל הנושא של חוק ההסדרים ושמנסים להכניס לנו על הדרך שדברים דרך חוק ההסדרים בלי לנהל דיון מהותי על כל סוגיה,

אני חושב שההצעה היא באה בעיקר, לכבוד היושב ראש אתה לא מקשיב לי אני אומר דברים חשובים,

כבוד היושב ראש, אני חושב שברמה העקרונית. אני שמעתי מה שאמרת לגבי חוק ההסדרים. ושזה גם מפגיעה בחקיקה מוסדרת בתוך הכנסת, ותחת הכותרת של התייעלות ואפקטיביות של תהליכים, אני לפי דעתי פוגעים בדברים מאוד מאוד מהותיים במיוחד בחוק כל כך חשוב,

מן הראוי היה להביא תיקון כזה בחקיקה רגילה,

כן,

אתה רוצה הפסקה דקה? לא, לא,

אני מניח שאת גם תתייחסי להסתייגויות של הארגונים כמונו אני מניח?

אז אני אעביר את הזמן שאתה תיתן לי כמו לכל קבוצה לטובת חברת הכנסת לזימי.

יש אצלי דבר שהוא מקודש מילה,

סליחה אני אומר שוב,

יש לך דקה כבר נשאר לך. אבל אני בכלל לא דיברתי, אתה דיברת רוב הזמן שלי. אה כן,

וזה גם במיוחד אחרי שאני אזכיר לך לגבי הוועדות גם שהלכתי גם לקראתך. אני אתמול לא דיברתי אני מזכירה.

כשאין אמינות זה הדבר הכי גרוע,

מאחר וזאב אלקין,

יש לך עד 20:35,

אז אני אקריא שתי הסתייגויות מאוד חשובות מתוך ה- 24 הסתייגויות מהותיות מתוך ה- 3,000 סך

לא להפריע, סיימת? אמרתי שהקראתי מתוך ה-24 הסתייגויות מהותיות שתיים, מאוד ענייניות, לא משנות סדרי עולם, לא פוגעות בחוק, הייתי מאוד שמחה אם הייתם שוקלים לאמץ אותם, הסתייגות 2 ו-10 של סיעת העבודה מתוך 24 הסתייגויות מהותיות הראשונות שלנו, אני אודה לך אם תישקלו להטמיע אני מאמינה שזה יהפוך את החוק הזה להגון יותר. תודה רבה, אנחנו מעלים להצבעה את ההסתייגויות של קבוצת העבודה 3,069 בראבו באמת יפה, 3,069 כמקשה אחת. מי בעד ההסתייגויות של קבוצת עבודה ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגויות נדחו ההסתייגויות לא התקבלו. אני מבקש דבר אחד, אני מרגע זה לא מוכן שאף אחד ידבר, לא קואליציה, לא אופוזיציה שום דבר,

רק על זכות הדיבור. אני מבקש ממך לא לדבר באמצע הצבעה,

אין הצבעה עכשיו. נאור תקשיב, אני אחנך אותך בסוף אתה יודע?

אני יודע שכן, לא אני לא רוצה שתדברי עכשיו, אני באמת מתאפק,

אני מבקש,

אפילו לא פיליבסטר תלמדו,

הסתייגויות קבוצת המחנה הממלכתי, כמה הסתייגויות?

22 כמקשה אחת, מי בעד ההסתייגויות ירים את ידו? מי נגד?

אדוני יעקב, אני קודם כל מודה לך על שיתוף הפעולה ועל הענייניות בניהול חוק ההסדרים, ואני מוכרח לומר לך שהחוק כפי שהוא מובא עכשיו, הכנסנו בו שינויים שהם מפחיתים את הנזק ומצמצמים אותו, אבל אני מוכרח לומר לך שאני עדיין נותר בעמדה שבו אני מתנגד באורח מוחלט לחוק הזה כפי שהוא מגיע, מאחר והוא מחורר את חוק אוויר נקי, ואני חושש לא רק מהפרקטיקה אלא בעיקר מהתקדים. כי עכשיו באות תחנות הכוח ואומרות, אנחנו רוצים לפלוט מעבר להיתר כי זה הצורך, אספקת חשמל שאף אחד לא מערער על החשיבות של זה, חשובה מה יותר מפגיעה בחיי אדם ופגיעה בסביבה, מה ימנע ממזהמים אחרים מחר בבוקר להשתמש בתקדים הזה ולומר, גם אנחנו רוצים היתר לחרוג מהיתר הפליטה היתר הרעלים כי צריך, וכי האיזון ברגע שהאיזון הזה הופר פעם אחת הוא יוכל להיות מופר פעם אחר פעם אחר פעם תוך פגיעה קשה בסביבה ובבריאות הציבור. עכשיו אני רוצה לנמק שלוש הסתייגויות מהותיות במסגרת הזמן שנותר לי, הראשונה ועמדנו על זה רבות במהלך הדיונים בוועדה שעות על גבי שעות, הוא סעיף (ט) שמגדיר את הנוהל הקבוע, שבו לא מכיר דברים כאלה אבל בוא - - אני מבקש שקט, חברי הכנסת אם אתם לא יושבים במקומכם לפחות אל תדברו. שבו הממונה שהוא המפקח הרגולטור, צריך לקבל את הסכמת המפוקח לטובת הגדרת נוהל העבודה בינים, ולכן ההסתייגות המהותית הראשונה שלנו היא שזה לא יהיה בהסכמת מנהל המערכת, אלא שבמקום הסכמת מנהל המערכת יבוא בהתייעצות עמו, מה שמגדיר את הרגולטור למול המפוקח שלו. זה דבר שבחרנו להבליט לאורך כל הדיונים, ואני מוכרח לומר לך שאני לא שלם עם המצב כמו שהוא היום, שדרוש הסכמה מה שיהפוך את הנוהל הקבוע ללא רלוונטי, כי הם לא יגיעו ככל הנראה להסכמה, וזה מביא אותי לנוהל הזמני שיהפוך להיות הוא הנוהל הקבוע, ובו למעשה אין את הסמכות החשובה של הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה, להגדיר למפוקח לבחון חלופות ספציפיות שימנעו פגיעה בחיי אדם, שימנעו פגיעה אנושה בסביבה, שיאפשרו למצוא את החלופה הכי נכונה ברמה הסביבתית, שתאפשר את האיזון הנדרש הזה בין הצורך לאספקת חשמל רציפה לאזרחי ישראל, ובין הצורך לשמור ולהגן על הבריאות שלהם. סעיף נוסף שעמדנו עליו, היועץ המשפטי לוועדה הביא אותו לתשומת ליבנו ולצערי הוסר מהחוק כפי שמונח בפנינו היום, זה הנושא של הסנקציות הפליליות, כמו בחוק אוויר נקי מגדירים סנקציות פליליות על מי שביודעין מפר את הוראות החוק, לצערי הממשלה ביקשה להסיר את הכלי החשוב הזה ולהיוותר רק בעיצומים כספיים, כך שבמידה ומנהל המערכת מקבל החלטה בניגוד להוראות החוק, בניגוד למדדים הכמותיים שמוגדרים בו, לא יוטלו עליו סנקציות פליליות אלא רק עיצומים כספיים, אני חושב שזה מרדד את הסרגל התמריצים שיש בפני אנשי המערכת לעמוד בהוראות החוק, ושולח מסר בעייתי גם לאנשים שנמצאים במערכת ואמורים להפעיל את החקיקה, וגם לציבור כאילו זה בסדר או פחות חשוב או חמור לעמוד בהוראות החוק האלה, שכאמור שומרות על בריאות הציבור ועל הגנת הסביבה. ולמשפט אחרון אדוני, משפט אחרון, אני באמת חושב ואני מתריע, מתרה מתריע, אל תיפגעו בחוק אוויר נקי, זה חוק שנחקק פה, דיבר פה ד"ר דב חנין שהוא ממחוקקי החוק הזה, יושב לצידך היועץ המשפטי לוועדה שיש לו זכויות רבות בחקיקת החוק הזה, הוא פורץ דרך, הוא חשוב, הוא מציל חיים, הוא שומר על בריאות הציבור ומגן על הסביבה, ולכן אני ממליץ לחברי הכנסת לקבל את ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד, שימנעו פגיעה אנושה גם בחיי אדם, בבריאות הציבור, ובסביבה שלנו,

בול 5 דקות כל הכבוד יוראי, אני רק רוצה לומר שני דברים, קודם כל לגופו של עניין, אני לא אחזור על זה ולא אכנס לזה, ואין כרגע התדיינות בעניין, אני מה שאמרתי גם במהלך כל הדיונים ואני מסכים ומבין את עמדתך וזה בסדר גמור, אבל מה שהתברר לי לפחות, אני לא הייתי מומחה גדול בעניין הזה, למדתי את זה, אבל מה שהתברר ועלה כאן במהלך הדיונים, שהמצב הקיים היום שזה נקרא כשלא נוגעים בחוק, המצב הקיים היום הוא רע,

עכשיו אנחנו מדברים על מצב שאנחנו אני אומר עוד פעם, יכול להיות שהוא יהיה יותר טוב ויכול להיות שהוא יהיה גרוע כמו המצב של היום, זה התחושה שלי אמרתי את זה גם כאן בוועדה זה הנקודה אחת. נקודה השנייה, אני באמת רוצה גם להודות ליוראי שהיה באמת כמעט בכל הוועדות, בכל הזה, היו חברי כנסת נוספים ארז מלול ונאור שיר שהיה כאן, ואני רוצה גם לומר עוד דבר, היו פה ארגונים הרבה ארגונים לסביבה, חלקם נמצאים פה חלקם לא, היה פה ויכוחים אני בטוח שלא יצאו מרוצים ולא כלום, טייבנו עשינו מאמצים עשינו דברים, אבל הדבר הכי שעשינו זה שכל אחד דיבר ויכול היה לומר, שמענו את כולם, השמענו, היו דיונים ענייניים בהחלט, ולכן אני לפחות עם עצמי שלם בעניין הזה, בהחלטה הצלחת לשכנע, עכשיו נדע אם הצלחת. לא סתם התעקשתי גם בדיונים וגם עכשיו על שתי הסתייגויות. לא לא לא עכשיו אל תחזור.

אבל אני אומר אם הדבר הנוהל הקבוע היה בהתייעצות ולא בהסכמה. וגם חבר הכנסת, מזכירה לי מנהלת הוועדה גם חבר הכנסת יוסף עטאונה, כי אמרת לי שאתה יוצא מוקדם, והייתי בטוח שהלכת. ורק דבר נוסף, חברת הכנסת לזימי שהתרוצצה פה בין עשרות ועדות כחברה בוועדת כספים, הייתה בסוד העניינים לאורך כל הדרך וסייעה בכתיבת ההסתייגויות, היא שותפה אמיתית לדרך ולוחמת סביבתית.

עד כאן לא מדברים ואנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד כמקשה אחת. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה ההסתייגויות נדחו ההסתייגויות לא התקבלו, אני אבקש מחברי הקואליציה לנסות להתחבר עוד יותר בפינות שיהיה קשה יותר לספור אותן כדי שנבזבז עוד קצת זמן. אנחנו עוברים עכשיו להסתייגויות שלקבוצת ישראל ביתנו, ביקשו להצביע בהיעדרם, 22 הסתייגויות כמקשה אחת. מי בעד הסתייגויות של ישראל ביתנו ירים את

מי נגד?

הצבעה ההסתייגויות נדחו ההסתייגויות לא התקבלו. בבקשה, היועץ המשפטי שלוש הערות. אנחנו מתנצלים בשל לחץ הזמנים, אז בהגדרה שהוקראה לתחנה בטכנולוגיה קיטורית, השתרבבו מילים שצריך להוריד אותם, ולבקשת הממשלה אנחנו נסיר אותם מההגדרה והמילים הן: יהיה כתוב יחידת ייצור מוגבלת שאינה יחידת ייצור במחזור פתוח ואינה יחידת ייצור במחזור משולב. ושתי הערות לגבי ההסתייגויות, ותשומת לב חברי הכנסת לשתי הערות לגבי ההסתייגויות, חלק מההסתייגויות הגיעו אלינו שלא בתבנית שעליה שנמסרה מראש לחברי הכנסת, אין באפשרותנו לעשות את העבודה הטכנית של התאמה לתבנית, ולכן הסתייגויות שהוגשו שלא בתבנית יימחקו מאליהם.

קבוצת בעיקר של קבוצת העבודה אבל לא רק. מה-6,000 שדיברנו?

הן הוגשו שלא בדרך שהיה צריך להגיש אותם, למרות זאת החלטנו להביא אותם לפה להצבעה אבל אם הם לא יוגשו בתבנית שצריך להגיש אותה הם פשוט לא יעלו על שולחן הכנסת, זה הערה אחת. הערה שנייה, אנחנו עברנו באופן כללי על ההסתייגויות, ייתכן שישנם בקבצים, אנחנו עד כה לא מצאנו כאלו, אבל אם נמצא בקבצים הסתייגויות שלא עונות על הכללים שהם בניגוד לתקנון במובן הזה שהם חורגות באופן קיצוני מנושאי החוק, מתקנות חוקים אחרים, או מנוסחות באופן שהוא אינו שומר על כבוד הכנסת, וכפי שמופיע בהנחיית היועצת המשפטית לכנסת על ההסתייגויות הם גם יימחקו, ואני אדגיש, כרגע לא מצאנו כאלה, אבל אם יימצאו כאלה הם פשוט יוסרו. תומר אתה יכול להגיד לאיזה קבוצות? לגבי התבנית? כן, שנדע אם צריך לתקן או לא. אין בעיה אנחנו נגיד, קודם כל קבוצת העבודה לא הגישה את ההסתייגויות שלה בתבנית החקיקה, ישראל ביתנו והמחנה הממלכתי. אנחנו מקבלים סמיילי? לא, גם קבוצת חד"ש תע"ל. אז גם חד"ש תע"ל בסדר. אוקי, אנחנו עוברים - - הסעיפים שאנחנו הולכים להצביע עליהם הם סעיפים מתוך 63,

64 ו-66 שבתוך סעיף 94 להצעת חוק התוכנית הכלכלית. מי בעד ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר אם כך שישה בעד, חמישה נגד, הסעיפים התקבלו. חלקים ג' ו-ד' בחוק לקידום תשתיות לאומיות מתוך התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (מ/1612) אם כך אנחנו הולכים להליך של הצבעה בלי הנמקה של הסתייגויות כמו שסוכם, חלקים ג' ו-ד' בחוק לקידום תשתיות לאומיות מתוך התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה

כן. אוקי, מי בעד ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד ירים את ידו? מי נגד? הצבעה ההסתייגויות נדחו אם כך ההסתייגויות של קבוצת יש עתיד לא התקבלו. קבוצת העבודה כמה הסתייגויות?

23 הסתייגויות כמקשה אחת.

מי נגד?

1 יוראי, אני מבקש בפרוטוקול יהיה כתוב. הצבעה ההסתייגויות נדחו אם ככה ההסתייגויות של קבוצת ישראל ביתנו לא התקבלו.

מדובר על הסתייגויות של רע"מ שהגיעו מאוחר, והיועץ המשפטי הנחה שלא לקבל אותם,

להיות שהייתי עושה שיקול דעת בשביל המליאה, אבל מאחר שכאן אין לזה נפקמינה על המליאה כי זה הכל מקשה אחת, אז לכן אני

מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה אושר אם כך אני קובע שהסעיפים הללו עברו. אנחנו עוברים עכשיו לפרק הבא. סעיפים תעקוב אחרי הסעיפים, סעיפים 8-10 התחדשות עירונית, מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית. עד 10(ב). עד 10(ב) למי שלא הבין קודם, תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024, יש עוד משהו לומר?

לא תודה. יש לנו כמה הבהרות לפני ההצבעות בבקשה. כן בבקשה. הבהרה אחת סליחה. אני רק מבהירה שעשינו שינוי בחוק פינוי בינוי ביחס לסיעודי, קבענו שם שאותו סיעודי לא צריך לא חייב להתגורר שנתיים לפני העסקה הראשונה כדי לקבל את כל ההטבות, ואת ההתאמות בהגדרה עשינו גם בחוק הזה, כי החוק של המיסוי מתלבש על החוק של חוק פינוי בינוי, ולכן ההגדרה צריכה להיות אחידה לעניין שני החוקים. אוקי עוד משהו חברי הצוות הנכבד? אוקי, קבוצת רע"מ. קבוצת רע"מ כמה הסתייגויות? תשע הסתייגויות נצביע עליהם כמקשה אחת. מי בעד ההסתייגויות של קבוצת רע"מ ירים את ידו? הצבעה חברים, מי נגד? מי נמנע?

הצבעה ההסתייגויות נדחו אם ככה ההסתייגויות לא התקבלו כמקשה אחת. קבוצת חד"ש תע"ל 37 הסתייגויות כמקשה אחת.

מי נגד? הצבעה ההסתייגויות נדחו ההסתייגויות לא התקבלו. קבוצת ישראל ביתנו 20. מי בעד? מי נגד?

הצבעה ההסתייגויות נדחו אם כך ההסתייגויות לא התקבלו. קבוצת יש עתיד, 60 הסתייגויות כמקשה אחת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההסתייגויות נדחו אם כך ההסתייגויות לא התקבלו. אין זה נגמר. המחנה הממלכתי?

חבל על הזמן אתה תמיד בולט, פעם כשאתה לא עושה פעם כשאתה כן עושה. בשביל מה להגיש בשונה מאוויר נקי. אגב, בפרק הזה צריך לומר שבפרק הזה חבר הכנסת אלקין השתתף איתנו בחלק ניכר מהדיונים וטרם לדיונים, ואפילו דברים שהוא חשב הם דברים שאנחנו חשבנו קודם בישיבות המקדימות והדברים באמת טוייבו ותוקנו, ואתה יודע בסוף יש דברים שקרובים ללבו של אדם, אז ככה זה מגיע לשם. אז אם ככה אני עובר להצבעה על החוק? אנחנו עוברים להצבעה על סעיפי החוק פרק ד' סעיפים 8 עד 10(ב) לחוק ההתייעלות הכלכלית. אם ככה לפי הנוסח שאמר כרגע היועץ המשפטי. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר אם ככה אני קובע שהצעת החוק הזאת עברה, סעיפי החוק הצעת החוק עברו. תודה רבה לכולם, אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 21:02.